בסופו של דבר, שנינו יושבים כאן ביחד ואתה אומר לי: ההקצאה לקופות בתחום התחרות היא 30

זה מה שכולנו יודעים.

אנחנו שומעים חדשות לבקרים כותרות על קופות

בדבר הזה את צודקת לחלוטין. זה משהו שאנחנו עובדים עליו. אגב, אני גם לא באה אליך או לאף בן אדם באופן אישי בטענות. הרי אנשים גם מתחלפים בתוך המערכות האלה, ואנשים חדשים נכנסים למערכת, ואני מברכת גם על שינויים שנעשים.

וגם מבחינת הנתונים והשקיפויות ומה שהוכנס בשנים האחרונות כדי שנדע. אין חולק שבשירותי בריאות הנפש המדינה מתפתחת

זה בוודאי. אני רוצה בשלב הזה בכל זאת להגיד כמה מילים, מעבר לנושא ועדת הסל שנגיע אליו יותר מאוחר. אני חושב שצריך להבדיל בין הצורך המובהק

אני אומר לך את זה כרופא פעיל בשטח.

זה ערבוב עם מה שעושה הוועדה בראשותך, שדורשת צורך מובהק לעקוב אחרי יישום

אני חלוק איתך על נושא הרחבת היריעה. שום מדינה בעולם לא הצליחה לחסל את מגיפת הסוכרת.

דווקא במדינת ישראל, ותראי את התוצאות

אני יכולה לקחת אותך איתי לפרופ' נעים שחאדה בצפון ותוכל לראות את הדברים ואת הפרויקטים. אלה פרויקטים

גם השנה נוספו גם קצת תרופות, אבל בעיקר טכנולוגיות: ה-Flash וגם המערכת ההיברידית. אבל כן - במחלות גדולות זה פחות קל

בשקף הזה במצגת ניסינו להראות את התוספת התקציבית שהייתה לאורך שנים, של מספר הבקשות שהוגשו לעומת מספר הבקשות שנכללו בפועל

אני אדבר מעט על התהליך ואיך שהוא מבוצע מבחינת לוחות זמנים. זה בעצם תהליך שנמשך כל השנה: מתחיל בינואר ומסתיים בינואר של השנה שאחריו. בימים הקרובים אנחנו נפיץ את חוזר המנכ"ל

את הבקשות עצמן נקבל בסוף פברואר עד תחילת מרץ ואז נתחיל לעבד

הייתי מפנה אבל אוותר מפאת קוצר הזמן. יש סדרת כתבות נהדרת של הילה וייסברג בגלובס לפני שנתיים וחצי, וזו אינפוגרפיקה שהיא עשתה כדי להראות את התהליך עצמו.

אם לדוגמה הכנסנו תרופה לסוכרת ב-HbA1C (המוגלובין מסוכרר) בערך של שמונה אחוז ומעלה, יכולה להגיע בקשה בשנה שאחרי זה להפחית את זה לשבעה אחוזים ומעלה, כלומר להרחיב את היקף החולים שיהיו זכאים. בשקופית חלק מהצוות המסור שלי. רציתי לשים את ההגדרה של מה שהצוות הזה בעצם עושה במהלך השנה

בנוסף להצגת החומר עצמו יש הרבה סיכומים בתוך

יש פירוט גם של הנושא של הניסיון בארץ, איפה הוא ניתן והאם הוא

אני חייב להגיד שאלה אנשים שישבו במשך חודשיים וחצי - הישיבה האחרונה הייתה ב-30 באוקטובר 2021 והישיבה האחרונה נגמרה ביום רביעי בשתיים לפנות בוקר. ישבו פה 18 איש בהתנדבות, ונציגי הציבור על אחת כמה וכמה. האחרים באים מנושאים קשורים ומקבלים משכורת. הם יושבים שעות ארוכות, ואני מקבל לחלוטין

כן, ב-2011.

על כל טכנולוגיה כזאת, כמו שציין יהונתן, בודקים באופן ספציפי את השימושים שלה ואת המחיר שלה.

העבודה הזאת שאנחנו עושים אחר כך,

זה חשוב, ואנחנו עושים את זה. באמת נכון - צריך לומר שנשמעה ביקורת ציבורית מאוד רבה על הנושא הזה, כשסל תרופות עסוק בהצלת חיים.

לתקשורת חולה סרטן שאומר שהוא לא מקבל טיפול. הוא קיבל פה 250 מיליוני שקל. הם קיבלו 1.9 מיליון.

עוד הפעם: אנחנו גם משקפים ציבור וצריך לומר את זה. וכן: לוועדה הגיעו הרבה תהיות לגבי תרופות כאלה ואחרות. שוב, אנחנו אמרנו שאנחנו לא נכנסים לזה, ואנחנו גם לא

עבור זה מבקשים להוריד את המחיר. אז אתם רואים שורה ארוכה של תרופות שנכנסו ללא תוספת עלות - זה בחוברת שלפנייך.

לא של ועדת הסל. היא הצליחה להוריד

וזה, בלי שנשאלת השאלה שכולנו בטוחים בה מלכתחילה, שכוונותיכם כולן טהורות. אני מסכים איתך. תיקון חלקי בלבד לדברים שאמרת מתבטא בהמחיר שקובעת בסופו של דבר

זו טכנולוגיה יקרה ביותר.

טיפול ל-MS, טרשת נפוצה: מחלה שיש בה הרבה חולים חדשים בכל שנה. מחלה של נשים וגברים,

בגיל העמידה, שגורמת נכויות שמביאות את החולה לכיסא גלגלים תוך בין עשר ל-25-20

אמרתי את זה גם בוועדה - אני למדתי רפואה לפני הרבה שנים

ומעלה.

הבקשה השנה הייתה להעלות אותה לקו ראשון.

אני נאלץ ללכת לוועדת חוקה, אבל אני חייב להגיד על מה שאמרת עכשיו על מניעה - אמן סלע. זאת פשוט ראייה נכונה והוועדה לגמרי איתך. ברור שחייבים לטפל בחולים, אבל

אם זו תיירות מרפא שנעשית בצורה נכונה ומוסיפה עוד תקנים למערכת מבפנים, ומממנת ומשפרת את הרפואה הציבורית - אז היא צריכה להיות.

אנחנו נסמכים פה מראש על עולמה של תורה. אני אומרת את זה, ולא סתם.

גם אני וגם אתה לדעתי חיים על פי

תודה רבה ליושבת הראש שלקחה את הנושא ומובילה אותו ביד רמה.

אנחנו מצטרפים באמת, כמו שתיארנו מראש, לדרישה.

אנחנו ערים לאחרונה בכנסת ואני חושבת שאפילו פה בוועדה שלך, יו"ר הוועדה, לניסיונות של גורמים שממומנים על ידי חברות

זה אולי משהו שכדאי וראוי שיו"ר הוועדה תבדוק.

אבל עדיין - לא התקבל אפילו דיווח אחד. הנושא השני, ופה אנחנו באמת מצטרפים

אנחנו כן מדברים על תחומים. אם אתה רוצה לדבר על הנושאים האלה אז כמובן שגם העליתי את זה לפני כן, ודיברתי באמת על הנושאים של מניעת סוכרת, של השמנה ושל משקל גוף תקין - עד כמה הם חשובים וביחד לטיפול. ונכון: זאת העבודה שאנחנו דורשים כרגע ממשרד הבריאות, וליאור ברק אמר שהיא גם נעשית, כדי לוודא מה בתוך הסל נכנס, אילו דברים הם באמת חשובים היום מבחינת משרד הבריאות ואילו דברים נמצאים על סדר יומה. לעשות את אותה התאמה של הטיפול ושל התקצוב, ואם יש תקצוב בעודפים - להביא את זה לשם. תודה, ד"ר דיקר. צבי זילברמן מהאגודה למיאלומה. אני מבקשת על פי אותה התייחסות, כי אנחנו באמת לא יכולים להתייחס ספציפית לכל בקשה. אני מתמודד עם מיאלומה נפוצה שזה סרטן מח העצם מזה למעלה משמונה שנים וחצי. אני מתנדב בעמותת אמ"ן - האגודה למיאלומה נפוצה. חשוב לציין שהיום אני וורדה שוהם, מנכ"ל עמותת אמ"ן, מייצגים את כלל עמותות החולים.

אנו מודים לכם על קיומו של הדיון החשוב הזה. לנו בתור כל עמותה שהיא שמייצגת חולים, חשוב מאוד שכל התקצוב שמיועד לתרופות אכן יגיע למטופלים כתרופות וכטיפולים, ואם יש עודפים - שהוועדה תאשר תרופות נוספות. בנוסף, חשוב לי לנצל את האפשרות לציין בשם כל עמותות החולים, שלעיתים התרופות החדשניות ביותר אפילו לא מגיעות לדיון בוועדת הסל בגלל עיכובים ברישום התרופות. לא ייתכן שכל תרופה שהיא שאושרה כבר לשימוש ב-FDA בארצות הברית או ב-EMA באירופה, תתעכב בגלל רישום או תעכב תרופה חשובה לא פחות בגלל רישום, ולא תיכנס לדיונים בוועדת הסל של אותה שנה. אפילו ד"ר לוקסנבורג דיברה קודם כל כך שתרופות חדשניות ביותר שקיבלו אישור FDA נכנסות לדיונים. כל זאת אמור להשתנות ממש בקרוב, בגלל שינוי ברישום התרופות שיגרום לפגיעה דרמטית בציבור החולים. אני אשמח אם הוועדה תקבע דיון ממוקד לנושא הזה. תודה רבה. כרמל פלדמן מהתאחדות התעשיינים. שלום לכולם, תודה רבה. הדיון באמת מרתק ואני מצטרפת לברכות. אנחנו בהתאחדות התעשיינים מייצגים את ענף התרופות הגנריות. ד"ר אסנת לוקסנבורג חברה טובה ומכירה את העבודה שלנו. אנחנו מחזקים את ידיה בכל העבודות שלהם. העניין הוא שבהקשר של התכשירים הגנריים, אנחנו באמת מזהים אפשרות לפינוי תקציבים לסל שיכול לאפשר תוספת תקציבית לסל. אני מתחברת לדברים של צביקה לגבי הרישום: ככל שנזרז רישום גם של תכשירים גנריים, נוכל בעצם לפנות תקציבים לסל מתכשירים אתיים שהם יקרים יותר, ובאמצעות זה בעצם לפנות ולאפשר משאבים נוספים לסל לטכנולוגיות חדשות ותרופות חדשות. זה כסף שפשוט נמצא שם על הרצפה, בהגדרה הכי ציורית, ומחכה שיאספו אותו כדי שיוכל לשמש לזה. תמשיכו בעבודה הטובה והחשובה. זו בכלל לא בחירה קלה לבחור אילו תרופות ייכנסו ואתם באמת צוות מובחר. תודה רבה. פרופ' יהונתן הלוי, סיכומי דברים על ידך בבקשה. אמרתי כבר בתחילת הדברים: אם הדיון הזה כונס בשביל לקדם דיווח על ניצול הכספים על ידי הקופות - צריך כמובן לברך עליו. אני בטוח שהמטרה הזאת תושג. ככל שהוא כונס גם על מנת לשמוע על עבודת ועדת הסל, אני חושב שכל מי שהשתתף בדיון, גם אני וגם חבריי פה תרמו את חלקם. קיבלנו גם הרבה מאוד דברי הערכה. אני כן רוצה מכל הדברים, דווקא אפרופו המטרה הראשונה של הכינוס הזה, לתת תשומת לב לדבריו של ד"ר ניקי ליברמן בדבר הסבסוד הצולב. זה לא אומר שהציבור, חברי ועדת הסל ובוודאי חברי ועדת הבריאות של הכנסת, לא צריכים לקבל את הדוח שליאור ברק שוקד על הכנתו כרגע. אני בטוח שתקבלו אותו. צריך לשים לב שהכסף הזה לא מתבזבז, וקיים סבסוד צולב. עובדה שגם הקופות, שהפיקוח על התנהלותן היעילה מתקיים גם על ידי משרד האוצר גומרות בגירעון. גם כל בתי החולים בארץ - ממשלתיים, של קופות חולים וציבוריים - גומרים את השנה בגירעון. אני באמת קורא לוועדה לקרוא למשרד האוצר להרים את מערכת הבריאות מהגחון שעליו היא זוחלת מזה שנים רבות ביותר. זה שיש התגייסות כזאת לקורונה - זה לא אומר. זה רק מעיד על מערכת הבריאות. נכנסנו לשנת 2020 עם המגיפה הזאת כשאנחנו על הגחון, ואנחנו עכשיו מתחת לגחון. אני מצטרפת לדברים שלך. אני רק אומרת שבסופו של דבר מערכת הבריאות היא בור עמוק של המון משאבים והמון כסף שהיא דורשת. כמו מערכת הביטחון. כמו כל מערכת. בסופו של דבר, כדי לאפשר את התקצוב הזה, התקצוב צריך לבוא גם מגורמים נוספים ומחשיבה שהיא מחוץ לקופסה כדי לראות איך אנחנו באמת מביאים לאותה מערכת כל מה שהיא צריכה. מנגד, אני כן אומרת: אתה מדבר פה על סבסוד צולב, אבל אנחנו יושבים בהרבה דיונים אחרים ואנחנו רואים שבסוף התקציבים של מערכת הבריאות הם לא צבועים. אנחנו רוצים לוודא שהכסף שמועבר למטרות מסוימות משמש לאותן מטרות. אנחנו לא אמרנו שלקופות החולים אין מה לעשות עם הכסף. אני באה מהעולמות האלה, אני יודעת טוב מאוד ואני יכולה להגיד לך שבסופו של דבר מערכת הבריאות משתמשת בכסף שמביאים לה לטובת מערכת הבריאות. השאלה איך זה בדיוק מנוצל כאשר התקציב של משרד הבריאות מדבר על סל תרופות, ואנחנו רוצים לוודא שזה באמת בסל ולא במקומות אחרים. במקומות אחרים - יש תקצוב נוסף של המערכת גם במקומות האחרים. אנחנו נבקש לדעת לוחות זמנים.

אנחנו נקיים כאן דיון מעקב בעוד שבועיים וחצי - שלושה, כדי לוודא שהדוחות באמת מתקדמים ושאתם מעבירים לנו מידעים שמשרד הבריאות צריך להעביר לנו כמו שציינו, בנושא הזה של עודפי תקצוב: האם קיימים או לא קיימים והאם זה יכול להיכנס עוד לפני שזה יבוא לאישורה של הממשלה, כדי שאנחנו נוכל להביא איזשהו דין וחשבון לציבור. אני רוצה להודות לכל מי שנמצא איתנו בזום. ליאור, אתה רוצה להוסיף? אמרתי שייקחו כשלושה עד ארבעה חודשים מרגע שנקבל את הנתונים מהקופות, שזה אמור להיות עד ה-15 בפברואר. נתונים של שנים אחורה. אמרתי: אנחנו ביקשנו מהקופות להכין את הנתונים לדוח של 2020-2010 עד ה-15 בפברואר. משם ייקחו לנו בין שלושה לארבעה חודשים להכין את הדוח. פרופ' יהונתן הלוי,

על זה פחות או יותר דיברנו. בסופו של דבר, זה לא משהו שהיה צריך לבקש אותו היום מהקופות על 2010. אנחנו ב-2022. בסוף זה משהו שהיה צריך לבקש אותו הרבה קודם. הוועדה בראשותך גילתה פה לאקונה. אנחנו רק נבקש לעמוד איתכם בקשר על איפה עומדים הדברים ואיך נעשית העבודה, כמו בהרבה נושאים אחרים. אני רוצה להודות לוועדת הסל, אנחנו רוצים להודות לכל הארגונים שבאו שבאמת עמדו איתנו בקשר. אנחנו לקחנו נושאים מסוימים שהיו חשובים לאותם ארגונים, וכדי לא להכניס את זה בתוך עבודת הסל וגם כדי לא לייצר ניגודי עניינים, אנחנו מייצרים דיונים נפרדים. כמו שראיתם, ביום רביעי הקרוב יהיה לנו דיון נפרד בתחום של עודף משקל,

ניתוחים בריאטריים ועוד. יהיה לנו גם בנוגע לטיפול בסרטן ובמחלות נוספות. אנחנו נמשיך, נעמוד ונעקוב ואף נאתגר את המערכת. תודה רבה. אני מודה לכולם, תודה לפרופ' יהונתן הלוי, לסמנכ"ל ליאור ברק, לד"ר אסנת לוקסנבורג, לטל מורגנשטיין ולכל המשתתפים בזום. אני נועלת את הישיבה. הישיבה ננעלה

11:15.